בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. היום ה-22 בנובמבר 2021, י"ח בכסלו התשפ"ב. אנחנו היום ממשיכים בסדרה של ישיבות לאשר צווי